צהרים טובים, שלום לכולם. אנחנו שמחים להיות כאן בוועדת המשנה לחינוך הממלכתי דתי. זו ישיבה שנייה. הישיבה הקודמת שהייתה צריכה להתקיים בדיוק לפני שבועיים חליתי אז נאלצנו לדחות אותה. אני שמח לחזור.

הוועדה פרסמה קול קורא לפניות של הציבור לשאול מה מעניין אותו, וכמעט בכל פנייה המילה "רישום" חזרה על עצמה. לכן, בחרה הוועדה לשים כרגע במוקד את נושא הרישום

ואמרתי שאנחנו יכולים להתחיל להתעסק ולהיכנס לכל מיני פולמוסים של אידיאולוגיות וכולי. נראה לי שיש בכנסת עוד ועדות רבות אחרות שיכולות לעסוק בזה, ואם רוצים להגיע למשהו פרודוקטיבי, אז באמת אני חושב שאחת הסוגיות או ה-סוגיה הראשונה זו סוגיית

התנהלות של הרשויות שבהן רוב מוחלט של התלמידים לומדים ברשות ובבתי הספר העל-יסודיים

אחרי שישנה הסכמה בסיסית במדינת ישראל,

אומרת, אין מצב שכולם לומדים בבית ספר ממלכתי.

שהממלכתי-דתי עיגן לעצמו את הזכויות שהוא חושב שחשובות לו לעצמאות

אני מודה לך, חבר הכנסת פרוש.

ואחר-כך נשמע את רמי הופנברג בזום. מאחר ולא הייתי בישיבה - - - מה המטרה של - - אז אמרתי בהתחלה שאנחנו עוסקים בשיטת הרישום של החינוך הממלכתי-דתי,

שאחד מהם כבר נשמע פה מפי חבר הכנסת סופר ואנחנו נשמע עוד

ואני נאלצתי להעביר את הילדה אחרי כל-כך הרבה דברים שהיא עברה,

י"ב לתיכון חילוני עירוני שנמצא בעיר, והיום הילדה מסיימת בגרות בהצטיינות, התקבלה למודיעין בצה"ל, מועמדת לגיוס אבל היא חילונית, וזה מאוד-מאוד כואב כי זה גם הביא את הבית שלנו להתנהל בצורה אחרת ולמצוא פתרונות בתוך

לפני שאפתח, אני רוצה להגיד במשפט בסוגריים שהנושא שזהבה העלתה הוא נושא החינוך המיוחד. בתוך החינוך הממלכתי-דתי הוא חינוך גדול ומורכב ואני מציע לנהל עליו דיון בנפרד כי זו באמת סוגיה שעוד יותר מורכבת, גם מבחינה מספרית זה קבוצות יותר קטנות וזו סוגיה כבדה. אני

וגם

כאשר חמשת המוסדות שפועלים בעיר,

יש תיכון עירוני-תורני אבל תיכון עירוני על כל המשתמע

צריך לראות שהם גם קולטים אוכלוסיות שמלכתחילה אולי הם היו מעדיפים לא לקלוט אותן, וזו רגולציה של הרשות ושל משרד החינוך, וחייבים לעשות אותה בגלל האחריות לכל מגוון

השקפת עולמו, וגם היה ריבוי של מעברים בין כיתה ז' ל-י"ב, ורצינו למנוע את הנשירה של תלמידים.

עיריית ירושלים בשיתוף משרד החינוך, גיבשו שיטת רישום חדשה שאומרת: בחירת חטיבה על-פי רצון ההורה והתלמיד.

דבר נוסף פנימיות. במידה מסוימת פנימיות הפכו ל"ערי מקלט", וכולנו מדברים על הקושי בסיפור הזה. אנחנו חייבים לוודא שפנימייה יש לה

מודיעין זו עיר בינונית,

להעלות אבל הזדהיתי מאוד עם מה שנאמר כאן, ואני לא יודע איפה היא תהיה עוד שנתיים, כשהיא תסיים את בית הספר. היום

ובסוף עברנו דירה אבל במובן הזה שמה לעשות? חינוך, כך אני רואה את

ועכשיו בדיוק מחפש מקום לשנה הבאה - - איפה אתה לומד,

אני לומד ב"אורות יהודה", ישיבת בני עקיבא באפרת. אני חושב שיש

והבהירה לנו שהיא הולכת לשמור על רמת לימודים מאוד גבוהה, הביאה מורים מעולים ולדעתי לחצי מהמורים שלי לבגרות היה דוקטורט ולאחרים תואר שני,

עשתה מטמורפוזה, הקימה לנו כיתת אולפנה אמנם אבל בית הספר היה הכי הטרוגני שאפשר לחשוב עליו חולון,

תישאר אתנו בבקשה לסיכום כי אני רוצה להציע כמה דברים. אחרון הדוברים הוא אבי קמינסקי, יו"ר משותף של איגוד מנהלי מחלקות החינוך. אבי, בבקשה.